אני מתכבד לפתוח את ישיבת

כפי שאתם יודעים, היום יום ציון העלייה בכנסת. הנושא שלנו הוא תמרוץ לקליטת עולים חדשים בכלל בני העדה האתיופית ובני מנשה בפרט בנוף הגליל. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת מציינת היום את יום העלייה שחל אתמול ז' בחשוון במספר דיונים. במסגרת דיוני הוועדה נענינו לבקשתו של מר רונן פלוט, ראש עיריית נוף הגליל, לקיים דיון מיוחד לקליטתם של עולים חדשים בנוף הגליל בכלל ועולי בני העדה האתיופית ובני מנשה בפרט. נוף הגליל היא בירת הגליל שמונה 50,000 תושבים. בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בהיקף העלייה לעיר וקיימת הגירה שלילית של צעירים לישובים קהילתיים הסמוכים לעיר. בנוף הגליל קיימים אזורי תעשייה מתפתחים. בימים אלה מוקמים 26 מפעלי הייטק חדשים באזור התעשייה ציפורית אשר יסייעו לתת מענה תעסוקתי הולם לעולים שיגיעו בכל מגוון המקצועות. מערכת החינוך בעיר מהמובילות בארץ. מחירי השכרת הדירות בעיר נמוכים יחסית ונעים בין 1,700 ל-2,600 שקלים לחודש לדירה. בימים אלה מוקם מתחם להשכרת דירות

הרשות מעניקה סל הטבות לעולים חדשים בשנה הראשונה, לעולים שבוחרים להתגורר בנוף הגליל: דיור לימים הראשונים, ליווי צמוד לכל משרדי הממשלה, סיוע בחיפוש דירות להשכרה ללא תיווך, סיוע בחיפוש ציוד יד שנייה, 90 אחוזים הנחה בארנונה

ממשלת ישראל קיבלה לאחרונה שתי החלטות משמעותיות

עולים במדינת ישראל. החלטת ממשלה 429 להעלאתם של 2,000 הממתינים במחנות מבני העדה האתיופית ונוף הגליל מעוניינים לקלוט כ-800 עולים ועוד כ-500 בשלבים הבאים. כמו כן ממשלת ישראל החליטה להעלות 250 בני מנשה. החלטה סופית בעניין הייתה אמורה להתקבל אתמול בישיבת ממשלה ואכן התקבלה. כמו כן ועדת הקליטה קיימה ב-15 ביולי 2020 דיון מהיר ביוזמתו של חבר הכנסת אופיר כץ בנושא קליטת עולים חדשים בישובים מעורבים. בישיבה זו העלו ראשי הרשויות בקשה למשרדי הממשלה לתת תמריצים לעולים חדשים שיבחרו להתגורר בערים אלה. מבין ההצעות שעלו, מבחינת הדיור עלתה בקשה של הסוכנות היהודית לתת מענקי מקום בסך 10,000 עד 15,000 דולר שהם בגדר הלוואה עומדת. עולה חדש שיחליט לעזוב את מקום המגורים תוך חמש שנים מיום עלייתו לישראל, יצטרך להשיב את המענק למדינה. כמו כן הוצע להעניק שכר דירה מלא למשך שנתיים לכל העולים החדשים שיבחרו להתגורר בערים המעורבות. מבחינת התעסוקה, הוצע לתמרץ מעסיקים שיקלטו במקומות עבודה עובדים עולים חדשים. משרדי הממשלה הרלוונטיים שיכון וקליטה לא שלחו עדיין מענה להצעות שהועלו בדיון. נתוני עלייה לנוף הגליל, התפלגות למדינות המוצע: אוקראינה 859, רוסיה 578, הודו 204, בלרוסה 185, מולדביה - 88, קזחסטאן 56, אזרבייג'ן 32, ארצות הברית 15, לטביה 15, אוזבקיסטאן 11. נתוני העלייה נוף הגליל מ-2015 עד 2020: בשנת 2015 93 משפחות, 168 נפשות, בשנת 2016 91 משפחות, 151 נפשות, בשנת 2017 181 משפחות, 329 נפשות, בשנת 2018 151 משפחות,

בשנת 2019 175 משפחות, 303 נפשות, בשנת 2020 51 משפחות,

כפי שאתם רואים, הוועדה דווקא קיימה דיון מאוד מאוד ממצה וענייני. משרדי הממשלה, לוקח להם זמן על מנת לבלוע את ההצעות ולעשות משהו בעניין הזה. לצערי רב זה תמיד קורה אבל אנחנו כאן כדי ללחוץ אותם, גם ראשי הערים וגם הוועדה. יש לנו גם שיתוף פעולה מלא עם שרת הקליטה כי בסך הכול זה דבר שמתמרץ את העלייה. חבל שיש עולים ואין מספיק כאלה שמגיעים לעיר כמו נוף הגליל שרוצה לקלוט אותם. מילא ראש עיר שאין לו עניין או לא רוצה או שיש לו יותר מדי עולים, אבל נוף הגליל, בגלל המצב בו היא מצויה, מעוניינת לקלוט את העולים האלה ואנחנו נעשה הכול כדי לעזור לראש העיר. בבקשה, ראש העיר. שלום לכולם ותודה רבה לכל מי שהגיע למפגש הזה שהוא מאוד מאוד חשוב בוועדת העלייה ואני מודה ליושב ראש הוועדה דוד ביטן על שהוא נענה מיד וקיים את הישיבה. חברים, אני רוצה לספר לכם איזשהו קוריוז קטן. אני עליתי ארצה מברית המועצות לשעבר ב-1974. כשאני עליתי ארצה, הייתי בשדה התעופה ושאלו אותי לאן אני רוצה ללכת. אמרתי שאני רוצה ללכת לנתניה, אולי לתל אביב.

לא, תשמע, לשם אתה לא הולך, אתה יכול ללכת או למצפה רמון או לנצרת עילית או למעלות. שאלתי מה זה נצרת עילית ואמרו לי שנצרת עילית זאת עיר שנמצאת 25 דקות מהים. במושגים של ברית המועצות לשעבר, ממש מציאה. שאלתי אם יש הרבה שבאים, כי כבר פחדתי שמישהו ייקח לי את המקום. אני מספר את זה כי זה אולי המפתח למה שקורה היום גם בנגב וגם בגליל. אז זאת הייתה מה שנקרא עלייה מתוכננת,

שלגליל יגיעו כך וכך עולים, לנגב כך וכך עולים אבל היום זה לא קיים. כבר שנים זה לא קיים ואז עולה חדש שבא לו אומר הוא רוצה נתניה,

שמדינת תל אביב הייתה מדינה שקולטת את רוב העלייה והגליל והנגב מתרוקנים. מי שמטייל ונמצא יודע שאנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד קשה, במיוחד בכך שגם אנשים מהמקום מחפשים את הדרך למרכז הארץ.

צריך להיות איזשהו תכנון של כל גורמי העלייה ביחד, ואני יודע שיש עכשיו עשרות ואולי מאות יהודים שרוצים לעלות ארצה, יש תור לעלות ארצה, וכאן צריכים להחליט האם בהזדמנות זאת כדאי לעשות דיון עם הממשלה ועם כולם ולומר, רק רגע,

בואו נחזור לשנות ה-70 ונמלא את כל המקומות האלה כמו עפולה,

עכו, כרמיאל. עם הזמן מה שקרה זה שאותם הצעירים שבאו יחד עם ההורים בשנות ה-90 לנוף הגליל, ההורים נשארו בנוף הגליל אבל הצעירים קמו ועזבו ומטבע הדברים אנחנו הפכנו להיות עיר מאוד מאוד מבוגרת. לא שיש לי חס וחלילה משהו נגד זה, אבל ליד המבוגרים אתה רוצה לקלוט

וכאן אין הזדמנות לכך. אני רוצה לברך את יושב ראש הסוכנות היהודית חברי וידידי בוז'י הרצוג. האיש הזה, בכל מקום שהיה, עשה עבודה מאוד מאוד טובה. אני רוצה לאחל לו בשמי שבכל מקום שיהיה, מדינת ישראל תרוויח. זה נכון. הוא באמת יודע להפעיל מערכות, הוא איש מערכות, הוא לא חדש, הוא איש עם הרבה ניסיון ואני מאוד מאוד שמח שהוא בא להתגייס למעננו על מנת שנוכל לקלוט עולים. אני גם רוצה לברך את כל חברי וחברות הכנסת שנמצאים כאן ולומר לכם תודה רבה. אני יודע שדיון בוועדת החוץ וביטחון הוא מאוד חשוב ומי שיש

יש לנו חברי כנסת קבועים שבאים כל הזמן. רק אופיר כץ מגיע כשאתה נמצא. הוא מעפולה. באמת תודה רבה שבאתם. תודה רבה שהנושא הזה עולה כי הוא מאוד מאוד חשוב ואני רוצה לומר לכם שאני מברך את הממשלה. ביום ראשון התקבלה החלטה מאוד מאוד חשובה שאנחנו נביא למדינת ישראל 250 בני מנשה. בנוף הגליל יש קבוצה מאוד מאוד יפה וטובה וכולה מסודרת. אני רוצה לומר לכם שהאנשים האלה הם אנשים חרוצים, אלה אנשים שבלי שום פינוקים כל דבר שאתה נותן באים להרוויח כסף ולחיות בכבוד. הם תושבים טובים ואנחנו מברכים אותם. יש לי הסכם עם כל הגורמים כולל שרת הקליטה, ש-250 אנשים אלה יגיעו לכפר חסידים לשלושה חודשים, שם יצטרכו כנראה לעבור פרוצדורות שונות, ואחר כך כל 250 האנשים למרות שהם משני מקומות

ייקלטו בנוף הגליל. אני מאוד מאוד מעוניין בעלייה מאתיופיה. במסגרת העלייה שתהיה מאתיופיה, מגיעים 2,000 אנשים, מתוכם 1,200 אנשים יגיעו למרכזי קליטה וכאן אני כבר אומר ליושב ראש הסוכנות שהאנשים שנמצאים שם כנראה יצטרכו לצאת והנה,

כל מי שיצא משם, אני כאן, אני מוכן לקלוט אותם. ייקח זמן עד שהם יצאו. אני מוכן לקלוט אחוז מאוד גבוה מתוך ה-800 וביקשתי מאלכס גדלקין, ממלא מקום ראש העיר שיושב לידי, להתחיל לאתר בתי אבות וכל מיני מקומות שיכולים לקלוט 300-200 עולים חדשים. אני ביקשתי מהסוכנות לעשות בירור על מקבצי דיור לאתיופים, כמו שיש לעולים מחבר העמים. אז אפשר לבנות אצלך מקבץ כזה. מיד נתייחס לזה. נוכל לקלוט גם אנשים שהם מאתיופיה. חברים, לא צריכים לדלג על העלייה מצרפת. משהו קורה שם. בצרפת קורה משהו וקורים דברים. אני שמח מאוד אם במסגרת הזאת שאנחנו הולכים לקלוט אלפי עולים, תהיה לנו גם קבוצה גדולה מאוד של עולים מצרפת. יש לנו בסיס טוב ונוכל לקלוט אותם. לסיום אני יכול לומר לכם שנוף הגליל היא עיר

מוכרת לא מהיום ולא מאתמול. אני הייתי ממלא מקום ראש העיר לפני 20 ומשהו שנים בנוף הגליל עת הצבענו על העולה ה-20,000 שהגיע. אנשים עזבו כי לא היו מקומות עבודה. רבין אימץ את העיר הזאת. כן. אז לא היה כלום. נכון, יצחק רבין אימץ את העיר הזאת.

שהיו מגיעים לעיר 1,000 אנשים ביום עם מזוודות. הייתי שואל לאן - אף אחד לא יודע לאן. אני הייתי פותח להם מועדונים וכל מה שיש, והסתדרנו, ברוך השם הסתדרנו. כמו שאמר יושב ראש הוועדה יש 27 מפעלי הייטק חדשים שאני הבאתי והם מוכנים לקלוט כל בעל מקצוע שיגיע ויש לי אפס אחוז אבטלה. אין שום בעיה לסדר אנשים במקומות עבודה ולתת להם פרנסה כולל דיור.

תודה לראש העיר.

הסוכנות מלווה אותנו היום במשך כל היום. כל הכבוד.

קודם כל, בוקר טוב לחברות וחברי הוועדה. תודה רבה לך יושב ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן. אני חייב לומר שהרוח הגבית שאנחנו מקבלים בתחום העלייה

מטעם הוועדה, היא מדהימה ועושה הבדל עצום. אנחנו באמת מצטרפים לברכות. אני רוצה לברך את חברי רונן פלוט, ראש עיריית נוף הגליל ואת סגנו וממלא מקומו אלכס גדלקין. לפני כן אני אומר שאם מכרו לך שאתה 25 דקות מהים התיכון, תחשוב מה מכרו לטלי פלוסקוב שהיא 10 דקות מהים ולא אמרו לה איזה ים.

אגב, אני הגעתי מתוך בחירה. זה משהו אחר. רונן, אולי הם התכוונו לאגם ברוך ולא הבנת אותם. יכול להיות שהיינו צריכים לקיים עכשיו דיון על מצפה רמון אם היית מקבל את ההצעה שלי.

רונן היה מנכ"ל הכנסת ואנחנו זוכרים אותו מאוד לטובה. היה תענוג גדול לעבוד אתו והוא איש ביצוע לעילא ולעילא. נמצאים אתנו כאן מטעם הסוכנות היהודית מזכ"ל הסוכנות היהודית ג'וש שוורץ שהוא גם שותף צמוד של חבר הכנסת ביטן בהובלת השדולה של העם היהודי, ראש המטה שלי אייל שויקי, מנהל היחידה לעלייה,

סמנכ"ל הסוכנות היהודית שי פלבר. הוא בן בית אצלנו. בדיוק. על כתפיו האתגר העצום של גל עלייה גדול מאוד שנמצא בדרך ואנחנו בעצם אומרים לממשלת ישראל שזה יכול להתממש, זה תלוי בך, הממשלה. אבל זה לא הדיון כרגע. אנחנו דנים בנוף הגליל גם כמשל להרבה ישובים אחרים ברחבי הארץ. אני מקבל יום יום פניות מראשי ערים וישובים מכל רחבי הארץ שממש משוועים לכך שתהיה קליטה ישירה בישובים שלהם מקהילות שונות שמגיעות מכל רחבי תבל. התופעה שאנחנו רואים כעת של התעניינות בעלייה, היא חוצה את כל כדור הארץ. זאת תופעה מדהימה. זה לא רק חמ"א, זה לא רק אמריקה לטינית, זה בא מכל קצוות תבל, מאוסטרליה ועד בריטניה, מצרפת ועד קנדה, מדרום אמריקה ועד דרום אפריקה וכולי וכולי וכולי וזה מאוד מאוד מעניין כמובן מחבר העמים. לכן הממשלה היא, ראשית, שותפה, ושנית, אני חושב שצריך לפתח מודל, אדוני היושב ראש, למענקים לרשויות

עלייה בגל הזה. אני יכול לומר לכם שנפגשנו עם שר האוצר, עם הנהלת האוצר, עם משרד העלייה והקליטה והצענו שנוף הגליל תהיה פיילוט ראשוני יחד עם ישובים נוספים לאפשרות של חבילה שמאפשרת התארגנות וקליטה של כמות גדולה מאוד של עולים כי ישוב כמו נוף הגליל צריך להציע תשתיות שזה אומר דיור, תעסוקה, פיתוח כלכלי, התארגנות במוסדות חינוך וכיוצא בזה.

נתארגן נכון, הקליטה תהיה הרבה יותר טובה ואנחנו מדברים על קליטה ישירה ולא דרך מרכזי קליטה. לכן יש כאן מהפכה בידיים שלנו ואדוני היושב ראש, הוועדה האת צריכה לתמוך במהלך כזה שמאפשר לנוף הגליל

לפחות 1,000 עולים בגל הראשון שמגיע בקרוב ארצה. תודה רבה לך ותודה רבה לכולכם.

אני רוצה לומר שההצעות כבר עלו הן הצעות שניתן להתקדם אתן כמו למשל הנושא של שכר דירה מלא. הרי נותנים היום לחמש שנים ואמרנו בואו נצמצם. העניין הוא גם השיווק והיכולת בחוץ לארץ. נמצא אתנו גם מנכ"ל אופק ישראלי שמעון כהן וחלק מהעניין הוא שאתה יכול כבר לבוא בחוץ לארץ לקהילה ולומר לה להתארגן כקבוצה ותגיע. אנחנו ננסה לקדם את הרעיונות שהעלו ראשי הערים בישיבה הקודמת וגם כמובן לקדם את העלייה לנוף הגליל,

לאומית ואנחנו גם יודעים למה. יש לזה חשיבות לאומית וצריכים לעשות את זה, במיוחד שראש העיר מוכן לעשות כל דבר כדי לקלוט אותם. בדרך כלל ראשי הערים לא ששים לקלוט יהדות עולי אתיופיה ויהדות בני מנשה אבל הוא מוכן לעשות את זה כי הוא מבין את המשמעות של העניין הזה. חברי כנסת שרוצים להתייחס, בבקשה.

רוצה להציג את מיכאל פרוינד.

מיכאל הוא מהעמותה שהיא זאת שקולטת את בני מנשה והוא גם קונה להם דברים. הוא עושה עבודה מדהימה. אנחנו נאפשר לו לדבר. רק לעדכן שהגורם היחיד שלא עובר דרך הסוכנות היהודית בעלייתו ארצה זה בני מנשה. נדמה לי שיש 27 מקבצי דיור של עולי חבר העמים ואנחנו רוצים להקים שניים-שלושה גם לעולי אתיופיה וגם לעולי צרפת כדי שיבואו ישר למקבץ דיור. אם אתם תתמכו בזה,

אדוני ראש העיר,

כולנו מכירים המון שנים אבל מה שאני שומעת עכשיו זה משהו שמזמן לא שמעתי. יש כאן עיר מאוד איכותית לפי הנתונים שכרגע הוצגו בפנינו,

דיור יחסית לא יקר, אלה התנאים להצלחה של אדם כשהוא מגיע למדינה לא מוכרת לו.

לקבל אותו בזרועות פתוחות וזה מה שאני מרגישה כאן. אדוני ראש העיר, אני רוצה לחזק אותך אחרי התקופה הלא פשוטה שעברתם עם השריפות ואני חושבת שעברת את זה בגבורה. אני באמת רוצה גם לברך את הממשלה על ההחלטה שהיא קיבלה כדי לחזק את העיר ואני חושבת שעכשיו יש הזדמנות לקחת את כל החבילה הזאת ובאמת להביא הצלחה בלתי רגילה לעיר. העיר הזאת ראויה, יש שם תושבים נפלאים, ראינו חלק מהם ואני מכירה הרבה אנשים משם. אנשים מאוד מאוד איכותיים. לכן היום בנוף הגליל יש דברים שאין בערים אחרות. הייתי מאוד רוצה להגיד עכשיו את אותם הדברים על העיר שלי בה אני גרה היום אבל לצערי הרב אני לא יכולה. לכן צריך לחזק את מה שיש, את הפלטפורמה שהוצגה כאן בפנינו, והממשלה חייבת לפעול. זה שמשרדי הממשלה לא עונים, זה לא בסדר אל תדאגי, אנחנו כאן. אין לי ספק. זה המשפט הבא שלי. אני שמחה שזה הגיעה לוועדה הזאת כי אני יודעת שאתה אדוני יושב ראש הוועדה יודע להביא אותם ויודע להביא אותם עם ההחלטות. בהצלחה. אנחנו לרשותכם.

אנחנו היום שגרירים שלכם, חד משמעית. אני הולכת לדבר עם כל אחד על נוף הגליל כי שמעתי היום הרבה דברים נפלאים ואני מאמינה שכל חברי הכנסת שנמצאים כאן וגם מי ששומע אותנו יעשה זאת. שיהיה לכם בהצלחה. יישר כוח על מה שאתם עושים. אנחנו אתכם. תודה אדוני היושב ראש. תודה לך ראש העיר. כמי שעלתה לארץ, אני חושבת שזה מה שמייחד את הוועדה הזאת. אני חושבת שחברי הכנסת שמגיעים לכאן, הם באים מאהבה ומהכרת החשיבות הקולות של העולים החדשים. גם ליושב ראש הסוכנות היהודית, אני חושבת שהמחויבות לנושא הזה היא כזאת שחוצה מגזרים. אנחנו יודעים היום שמעל לשלושה מיליון עולים חדשים הגיעו ארצה מאז שהמדינה קמה והמשאלה שלי ויושב הראש יודע שאני כל הזמן מדבר על זה זאת לא רק העלייה והקליטה אלא ההשתלבות. אני חושבת שזה המפתח. יש עוד דבר. אני יודעת שתמיד זה חוזר אבל הנושא הזה של ההשתלבות מחייב אותנו לחשוב על הנושא מאוד אחרת ואני חושבת שאתה, אדוני ראש העיר, עושה את זה כך שזה בזכות ולא בחסד. ההכרה בכך שמי שמגיעים כעולים חדשים מביאים לעיר הרבה יותר ממה שהם מקבלים ובטח לציין את עבודתו של מייקל פרוינד עם המחויבות לנושא הזה לקהילה ספציפית. להתעלות מעל החלוקות האלה של עלייה, מהיכן היא מגיעה ומה היא נותנת אלא הקונספט של עולה. אני לא יכולה שלא לדבר על פרשת לך לך שאנחנו עומדים לקרוא אותה. אברהם אבינו הראשון שאומרים לו לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך וזה מה שמביא אתו כל עולה חדש וכל עולה חדשה שמגיעה ארצה. אנחנו חייבים להבין כמדינה, בעיניי, כחברה שרוצה להיות טובה יותר שכל עולה חדש חווה על בשרו את הדבר הזה ומביא אתו את התובנות האלה שאולי צברים עם כל מה שיש להם, ויש להם המון דברים טובים, לוקחים את הדבר הזה כמובן מאליו. צריך לדעת מה זה אומר לעזוב ארץ, לעזוב מולדת ולעזוב בית אב ובית אם ואת המשמעות הזאת. למדינת ישראל התרומה לאורך זמן ואני כל הזמן אומרת שככל שאנחנו נשכיל,

לשלב את העולים, להבטיח את ההשתלבות שלהם בנקודות קבלת ההחלטה - ולא משנה אם אנחנו מדברים על עולים מאתיופיה או עולים מבני מנשה או עולים מקנדה או מצרפת או מחבר העמים אני חושבת שהגיע הזמן לשינוי תפיסתי עמוק של החברה הישראלית, שזה בזכות ולא בחסד, שמדינת ישראל היא את שיוצאת נשכרת מכל מקום שעולים חדשים משתלבים ונקודות של קבלת החלטה. לא רק להביא אותם, לקלוט אותם, אלא לשלב את העלייה. באמת, אני מסירה בפניך את הכובע, אדוני ראש כיוון שבסופו של דבר אלה הצעדים שממחישים כמה זה חשוב וגם מאפשרים לעשות את זה בצורה הנכונה. תודה שאתה כאן היום. זה הופך את היום הזה להרבה יותר משמעותי. שיהיה לנו בהצלחה עם הדבר הזה. אני אומר עוד משפט אחד אחרון בהתייחס למה שאמר ראש העיר על נושא הפריפריה. עם הריבונות הגיאוגרפית מגיעה ריבונות תודעתית. עם ששב לארצו ונמצא עכשיו בשנת ה-72 לקיומו, ללא ריבונות גיאוגרפית בטח ובטח שלא תהיה ריבונות תודעתית. אנחנו חייבים להפנים את זה ולאפשר ולייצר תוכניות הוליסטיות, מדיניות הוליסטית שמאפשרת קליטת עלייה בתוך קהילה שתאפשר את ההשתלבות של העולים מכל העולם. תודה. תודה אדוני היושב ראש. אני רוצה קודם כל לברך על ציון היום החשוב הזה בכנסת. העולים החדשים הם באמת החמצן המתחדש של מדינת ישראל, הם מייצגים את החזון הציוני במלוא מובן המילה וזו חובתנו לפעול לטפל בקשיי הקליטה ובשילוב העולים החדשים בחברה הישראלית. כפי שאמרת, אדוני היושב ראש, אכן קיימנו כאן לפני כמה חודשים את הדיון לגבי קליטת עולים בערים המעורבות. מדובר ראשי ערים שבאמת צריכים את העלייה, רוצים את העלייה, מוכנים לעלייה ולטווח הארוך במספרים הצפויים לנו במהלך החודשים או אפילו שנה, צפויים להגיע מספרים גדולים של עולים ואי אפשר להתנהל בלי תוכנית סדורה. משרדי הממשלה צריכים להכין תוכנית מקיפה שכמו שנאמר כאן על ידי היושב ראש, כבר בארץ המוצא שלו היום העולה יודע לאן הוא מגיע,

היכן הוא גר וכולי. הכול יהיה בחבילה מרגע שהוא מגיע כי במספרים האלה לא נוכל לקלוט בלי את העולים ורק כשהם מגיעים לכאן להחליט היכן הם יהיו. אני חושב שזה שעדיין לא קיבלנו התייחסות לדיון שהיה כאן ולמסקנות שהעלינו, זו תעודת עניות. ראשי הרשויות באמת משוועים לעולים. לוקח להם זמן לבלוע את העניין. אתה יודע איך לפעול ואני לא צריך לייעץ לך בנושא הזה. אני מברך על החלטת הממשלה לפיה

עולים יגיעו לנוף הגליל ואני תומך בהצעה של היושב ראש לעשות איזשהו סוג של תוכנית פיילוט ולהביא עוד עולים לשם. אולי לעשות דבר כזה גם בדרום, בצפון, במרכז, לראות איך זה עובד ואז להתקדם עם זה קדימה למספרים היותר גדולים שיגיעו. כשרואים ראש עיר כזה עם תשוקה כזאת לקלוט עלייה וראינו בסרטון שלעיר הזאת יש פרופסורה בקליטת עולים אנחנו צריכים להכווין את העולים לשם מה גם שזה מהווה חיזוק לנוף הגליל, חיזוק לפריפריה וזאת תוצאה בה שני הצדדים מרוויחים, גם העולים שיגיעו למקום בו מאוד רוצים לקלוט אותם

ברשות היושב ראש חבר הכנסת דוד ביטן, ברשות יושב ראש הסוכנות,

צוות הסוכנות, ראש עיריית נוף הגליל רונן פלוט וסגנו אלכס. זכיתי להיות בוועדה למעלה משש שנים, קצת עם שלומית ועוד הרבה עם דנה קודם, ועם שנים-שלושה יושבי ראש וזה היה מתוך בחירה ומתוך הבנה שקיבוץ הגלויות הוא הבסיס לתקומת מדינת ישראל, היסטורית ועתידית לכל דבר ועניין. נוף הגליל היא דוגמה בולטת לכך. המפתחות שהיא מייצרת

תעסוקה, דיור יותר זול בחלקו, אזור התעשייה ציפורית ותעשיות בתוך העיר שמשוועות לידיים עובדות, חינוך מצוין, ניסיון מקצועי בקליטה

הקליטה היא המפתח לעלייה. הזכירה כאן חברתי חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש את אברהם אבינו. זה היה לפני כארבע שנים, בשנת תשע"ו-2016, ז' בחשוון שזה גם היום בו מתחילים להגיד תן טל ומטר לברכה ולבקש בתפילה על הגשמים,

מסכת תענית, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות. זאת אומרת, שם קיבוץ גלויות גדול ממנו. תופעה שמתעוררת בעולם כרגע ויושב ראש הסוכנות הציג והמספרים מדברים בעד עצמם מספר של למעלה מ-130, 150 בממוצע מארצות העולם, יהודים שפותחים תיקי עלייה ומבקשים לעלות. אני חושב שמה שחסר לנו קצת כאן,

אלה נציגי הממשלה שיכירו את הנתונים הללו ויינתן המענה. הם כולם ב-זום. מבחינת הכנסת אי אפשר להתאסף יותר מ-15 אנשים. אני רוצה לעבור מכאן אל המענה בכמה דברים קצרים. להשתדל מכאן ולוועדות יש כוח, למדתי את זה במשך הזמן להביא לכך שוועדת שרים לענייני קליטת העלייה תתכנס. אין ועדה.

יש ויש חילוקי דעות אבל אני חושב שבעניין קליטת עלייה אין חילוקי דעות. על כן ראוי שהוועדה תתכנס או להביא את השרים לכאן ולהביא לכך שתהיה תוכנית עלייה כפי שציין חברי חבר הכנסת אופיר כץ. הדבר השני הוא שיתקבלו החלטות, כמו אותה החלטה בודדת שאני שמח וגם מודה למייקל ולכל הפועלים שהביאו לכך שיעלו את בני המנשה. כך לגבי כל העולים מכל העולים. אותה פנייה כפי שהבאנו סטודנטים ובנים מהודו,

מדרום אמריקה ערב הקורונה, הקורונה לא צריכה לעכב אלא היא צריכה להיות הזדמנות. בכל מקום שיש בו רבע מטוס שרוצה לטוס,

הדבר השלישי. לקרוא גם לממשלה ולשר החינוך להפוך את השנה הזאת לשנת קליטת עלייה. כמה שיש חינוך, לחנך לקליטת עלייה. מדובר ביחס של התלמידים, מדובר בקשר של כיתה לכיתה וזה פרויקט שכבר נעשה בעבר, מדובר שכאשר מגיע עולה חדש, איך מחבקים אותו ואיך מתייחסים אליו, לא כאל זר וגם לא כמו במערכון לול אלא בהבנה שהוא אחינו, ואיך עוזרים לו בעיקר בהנגשת השפה.

במכרזי משרד הבינוי והשיכון, ואני מבקש כאן משהו חריג וביקשתי גם מחברת הכנסת מיכל וזה לפעול לכך מול סגן שר הבינוי והשיכון שתהיה העדפה לעולים. הם לא יכולים להיכנס למחיר למשתכן. העדפה כפי שיש למשל העדפה לבני מקום, כך תהיה העדפה של 50 אחוזים במכרזי בינוי ושיכון, בוודאי בעיר קולטת עלייה. פיילוט לעולים חדשים לפחות בנוף הגליל ושם להתחיל.

עולה חדש יהיה זכאי להעדפה במכרזי בינוי ושיכון. זו החלטה מאוד קונקרטית שלפי דעתי יכולה להתקבל באחדות דעות ותסייע מאוד בקליטת העלייה. שכירות לשנתיים הזכרתם ואין לי מה להוסיף. אני רוצה לומר שהסוכנות מאוד ערה לתהליכים. במידה מסוימת הסוכנות היא גם מערך המודיעין של המדינה וגם מערך השליחים של המדינה והקשר. ציין את ה ברמז יושב ראש הסוכנות ואני רוצה לחזק אותו. מה שיודעים בסוכנות ואותה התרגשות שיש בסוכנות ואני חש אותה שתחול גם על הממשלה כולה כי אסור לפספס את ההזדמנות הזאת וזה לא משנה אם ההתעוררות היא בגלל הקורונה או בגלל גורמים אחרים.

קול דודי דופק, זה ביטוי משיר השירים. נפתח את שערי הארץ ובאופן מעשי כל משרד ממשלתי, מראש הממשלה ומטה, נביא את העולים ונוף הגליל, כפיילוט כפי שנאמר,

שיהיה יום קליטה פורה. לא צריך כאן פיילוט. פיילוט זה כשאתה לא יודע איך זה יהיה אבל אנחנו יודעים טוב מאוד איך זה יהיה. יש החלטות שאתה רוצה לקבל אותן בנפרד מהפיילוט.

אנחנו רוצים שיגיעו לשם. מצדי שיגיעו לכל המדינה, מכל קצוות תבל ושלא נפספס את ההזדמנות הזאת. אדוני היושב ראש, קודם כל תודה רבה על היוזמה לקיום הדיון. אדוני יושב ראש הסוכנות, אדוני ראש העיר, חבריי חברי הכנסת, השליחים והעובדים הנאמנים שעושים עבודת קודש, ג'וש,

אייל.

יום יום בחשיפה ובסנכרון מלא. אני באמת רוצה להודות על היוזמה. בשיחות שהיו לי עם ממלא מקום ראש העיר, כבר נקבע דיון ואני יורד עם לשכתי לנוף הגליל כדי לראות את הדבר מקרוב ולחוש אותו. אין ספק שאנחנו נמצאים בזמן

הדרישות של העלייה והמספרים מדברים בעד עצמם, לא צריך לחזור על המספרים, אנחנו רואים ביקוש עז מכל מיני סיבות, אם זאת אנטישמיות, אם זאת הקורונה. אני חושב שרוב העולים, ואנחנו שוכחים זאת, כי גר היית בארץ מצרים. רוב החברים שנמצאים כאן כרגע עלו בעצמם אבל כולנו עלינו, ואם זה לא אנחנו אלה ההורים, ואם לא ההורים אלה הסבא והסבתא שלנו. אני חושב שהסיפור הזה, הנס הזה של שיבת ציון נשכח מאתנו וטוב שיש לנו את העולים שמגיעים - כאשר משנה לשנה המספרים עולים וגדלים - כדי להזכיר לנו את הדבר הזה. אין ספק שהפריפריה הגליל, גם יהודה ושומרון שאסור לשכוח וגוש עציון אלה המקומות האסטרטגיים ביותר גם למדינת ישראל אבל גם לעולים, לתת להם את ההזדמנות ואת הזכות לבוא ולהקים את יישוב הארץ במקומות, לא הייתי קורא להם נידחים אבל ברמה הגיאוגרפית קצת מרוחקים מאזור המרכז בו אנחנו רואים כבר בירושלים, בתל אביב, בנתניה,

שיישוב הארץ ברור וקבוע, התעסוקה והכלכלה משגשגת וכולי. במקומות האלה צריכים את החיזוק, בפרט שנמצא כאן ראש העיר שבא ונותן את המענה האמיתי, רוצה לעזור לעולים, עוזר לעולים, נותן את התשובות ואין סיבה שכולנו,

המקומות אם זאת צרפת, ברית המועצות, קנדה, ארצות הברית לא נתגייס כדי להוביל את העולים למקומות האלה. אני חושב שאדוני היושב ראש, יש לך את הכוח. אני קורא לך מעל כל במה בולדוזר ואני באמת מאמין בכך. אני חושב שיש לך את היכולות לתפוס את השור בקרניו את משרדי הממשלה, להוביל אותם לאשר כל מיני תוכניות. אני בעצמי הגשתי איזושהי תוכנית לעלייה קהילתית

למרות שאני נציג הצרפתים אבל אני גם רואה את עצמי כנציג העולים. אני חושב שכלל חברי הכנסת במשכן הזה אמורים לראות את עצמם כך, לבוא ולהוביל עלייה מסיבית לישראל, לדאוג לעולים, להוביל שינוי בחינוך, בתעסוקה, בדיור. מספר פעמים דיברנו על הסיפור הזה של דיור ואנחנו מדברים כאן על דוגמה חיה של עיר בה הדיור לא יקר. נכון, יכול להיות שצריך תוספת תקציבית מינימלית של המשרד -לטווח הקצר אמנם זו עלייה אבל לטווח הארוך אין ספק שאנחנו לא מעלים את התקציב כדי להוביל את העזרה בדיור, עזרה בשכירות והחזר דמי שכירות. בעיר כזאת עולה יכול להגיע ובמשך שנתיים-שלוש לשלם אפס שכירות ולמקד את עצמו בחיפוש עבודה והשקעה בחינוך. אין שום היגיון שזה לא יתקבל כי אין לזה עלות תקציבית.

הסיפור של עזרה בדיור, במקום שזה יהיה פרוס על מספר שנים, פשוט לצמצם את מספר השנים. אדוני היושב ראש, הייתה לי שיחה עם המנכ"ל ובאמת מבקש ממך לבוא, ואם צריך שנשב גם עם שרת הקליטה כדי לשנות את המדיניות בנושא הזה ולתת את כל הכוח בסיפור הזה של דיור. אין סיבה שהדבר הזה לא יתקבל. שוב, אני מברך על היוזמה של ראש העיר. תעלי בבקשה את עלי בינג. בוקר טוב. אתה שמעת את כל הדיון כאן?

שמעתי מתחילתו ועד עכשיו. אנחנו רוצים לקבל את העמדה שלכם בנושא הזה של השכירות. אתה יודע שמקבלים מענק לחמש שנים, כל פעם קצת. אנחנו רוצים שיצמצמו את זה לשנתיים וישלמו באופן מלא. אז אפשר ליצור קליטה ישירה בכל מיני מקומות. לתת את זה רק בערים מסוימות ולא לכל המדינה ולא לכל העולים שמגיעים. עולה שרוצה לבוא למשל לעיר הזאת, נאפשר לו לקלוט בקליטה ישירה במשך שנתיים ובשנתיים האלה ימצאו לו עבודה, יתחיל לעבוד ואחר כך לא יצטרך אותנו. גם אין לזה עלות תקציבית מיוחדת. כפי שכבר צוין, גם יושב ראש הסוכנות ציין, התחלנו בישיבות גם עם הסוכנות וגם עם משרד הקליטה ומשרד השיכון. אני מניח שכל הנושאים האלה בסופו של דבר, יש את המשרדים מקצועיים שהם צריכים להחליט מה המדיניות הרצויה להם. ככל שמדובר בתוספת תקציב, הם סוגרים אתנו. התחלנו בדיוני עבודה בנושאים האלה. אני מניח שנמשיך בקרוב. אני לא יודע לומר לך כרגע ספציפית על זה כי בנושא זה עוד לא ישבתי עם משרד הקליטה ועם משרד השיכון. בסוף המשרדים המקצועיים, הם אלה שאני רוצה שיביעו את עמדתם בנושא הזה ואנחנו נראה בהיבטים התקציביים מה ההשלכות של זה והאם זה משהו שאנחנו חיים אתו בשלום או לא. את הדיונים כבר התחלנו ואני מניח שאנחנו נמשיך אותם ביתר שאת בתקופה הקרובה.

בתקופה האחרונה היינו עסוקים מאוד בשתי ההחלטות הגדולות שקיבלנו על 2,000 העולים מהפלאשמורה ועל 250 בני מנשה, ואני מניח שעכשיו נוכל להתפנות קצת יותר לדון בנושאים של קליטת העלייה, איך לעשות את זה הכי נכון, הכי מיטבי והכי תורם לערים שונות בישראל. תתחילו כי אני מתכוון לעשות ישיבת המשך בעוד שלושה שבועות. אני רוצה לומר שבסופו של דבר יש את המשרדים המקצועיים והם אלה שצריכים לקבל החלטה מסודרת ואז הם באים אלינו. עיקר הלחץ כרגע צריך להיות מופנה אליהם. בעוד שלושה שבועות אני מבקש תשובה. גם לגבי מקבצי דיור בערים האלה, בערים הספציפיות כדי לאפשר קליטה של עולים שלא מסוגלים לרכוש דירה. יש לי בקשה אליך. אני יודע שהיה דיון מאוד מאוד מוצלח בין יושב ראש הסוכנות לבין שר האוצר. באמת הייתה ישיבה טובה ואני מאוד מבקש ממך לתת לנו כמה שיותר פרוטוקולים מהישיבה הזאת כדי שנוכל להתקדם, מה עוד שגם סוכם שם על הקמת צוות.

אין לנו זמן, בבקשה, תתחילו להקים את הצוותים ובואו נתחיל לעבוד.

מי שצריך להוביל את הצוותים, בסופו של דבר גורמי המקצוע במשרדים המקצועיים ואנחנו כמובן ניקח חלק בכל אחד מהצוותים האלה.

אנחנו נדאג ללחוץ אותם כדי שתשבו ונקבל תשובות שלושה שבועות.

תודה רבה לך. אדוני היושב ראש, יושב ראש הסוכנות היהודית,

אלכס ממלא מקום ראש העיר, חברים מהסוכנות, כל חברי הכנסת. קודם כל, אני חייב להגיד חג שמח. יום עלייה שמח. אני חושב שזה לא מובן מאליו שאנחנו חוגגים את זה כאן.

לפני שאני עובר לנושא לגביו התכנסנו כאן, אני לא יכול שלא להתייחס לכתבה המשפילה שפורסמה אתמול בערוץ 13, כאילו תחקיר של רביב דרוקר. אני באמת לא רוצה לדבר כרגע על המספרים השקריים. אני רוצה לדבר על הדמוניזציה. לצייר עולים בתור מטרושקות, בבושקות, עם שפם ושיני ערפד אני חושב שיש לזה ריח מאוד מאוד כבד של גזענות. לצייר את העולים הקשישים שמגיעים לכאן ככאלה שעומדים עם חכה מעל הבור של ביוב, אפילו אין לי מילה לתאר את זה. רביב דרוקר מתפעל איך יכול להיות שאנחנו מעלים לכאן עולים שהם חולים וזקוקים לטיפול רפואי. אני זוכר שפעם אחת בהיסטוריה שלנו היה ניסיון לסלקציה של יהודים,

שמסוגלים לעבוד וכאלה שלא מסוגלים לעבוד. יותר מזה, הוא בכוונה במשך כל השידור קורא לעולים האלה רוסים. לא יהודי רוסיה, לא יהודי ברית המועצות, לא זכאי חוק השבות אלא רוסים. כל הדבר הזה פשוט מריח גזענות מגעילה ואני מאוד מקווה שכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית יגנו את זה כדי שדבר כזה לא יקרה בשנית. יש לי כוונה לקיים דיון על התחקיר הזה. אני מאוד אשמח. נקיים את הדיון וכולם יתייחסו. בכל זאת עלו שם עניינים שכן שווה לדון בהם. כשיהיה תחקיר ענייני, יהיה אפשר להתייחס גם לנתונים. אני לא ראיתי את התחקיר אבל שמעתי עליו.

אפשר לעשות תחקירים ואפשר להעלות סוגיות ולדבר עליהן אבל יש גם דרך. מה שהיה שם, זאת פשוט גזענות ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות. לעניין נוף הגליל. אני כמנכ"ל משרד הקליטה לשעבר יכול לומר שגם רונן וגם אלכס תמיד נתנו את כל מה שהם יכולים לטובת קליטת העלייה ואני חושב שהגיע הזמן שנשנה גישה. לקבל עולים, זאת זכות וזה לא עול. לכן כל רשות שרוצה לקבל עולים ולקלוט אותם, ועוד רשות כזאת שיודעת לעשות את זה בצורה מקצועית, לא רק נבחרי הציבור שלה אלא גם עובדי הרשות עצמה שיודעים לעשות את זה בצורה כל כך מקצועית, אנחנו כמובן חייבים לתמוך בהם ולתת להם את הרוח הגבית. אני חושב שיש שני דברים מאוד חשובים בקליטת העלייה. האחד, יצירת ודאות בעלייה כי אני חושב שזה אחד המכשולים הגדולים ביותר בקבלת ההחלטה. אני חושב שעיריית נוף הגליל יודעת לעשות את זה בצורה מצוינת. דיבר על זה רונן וראינו את זה בסרטון. הדבר הנוסף שחשוב מאוד לעשות זה רצף הטיפול בעולה. רצף הטיפול בעולה מתחיל עוד בטרם עלייתו, כשהוא מתחיל לעכל את הסוגיה הזאת וכאן אני חושב שלדבר הזה אין פרטנר יותר טוב מאשר הסוכנות היהודית. בכלל, יש כאן משולש שהוא מאוד מאוד ברור. יש את סוכנות היהודית, יש את הרשות ויש את הממשלה. זה המשולש שאמור לעשות הכול כדי שהעולה שמגיע לכאן ירגיש בבית. לצערי הרב הממשלה כרגע די מפגרת בהתקדמות הזאת. כאשר אנחנו מדברים על העלייה לנגב והגליל, כאשר אנחנו מדברים על ישוב הפריפריה, אני חושב שכולנו נזכרים באותן אבני יסוד של הציונות אבל איכשהו בזמן האחרון שכחנו אותן. כשיש כאן רשות שרוצה לעשות את זה ורוצה ליישם את הציונות הלכה למעשה, אנחנו חייבים לתת לה רוח גבית ולעזור לה בכל מה שאנחנו יכולים. אני באמת מברך על הדיון הזה. אני מקווה שגם יהיו לו פירות אמיתיים בשטח. תודה רבה. בוקר טוב. יום עלייה שמח. לא אחזור על שמות הנוכחים אבל באמת כל מי שנמצא כאן, אני שמחה לראות ומברכת את כולם. אני מברכת על כך שכל היום הזה הוא יום עלייה. מבחינתי עלייה, זוהי הציונות האמיתית. אנחנו שנולדנו בארץ ומרגישים צברים, עבורנו הכול נראה מובן מאליו. אתה מתעסק בשטויות של החיים כי הכול מובן מאליו ואלה שבאמת קיבלו את ההחלטה לעזוב את החיים הקודמים ולעשות הגירה כל כך קשה למדינה לא פשוטה, הם הציונים האמיתיים. זו הציונות ואני ציונית בנשמתי. לכן אני כאן, כדי לסייע בכל מה שניתן, בין אם אלה יוזמות, בין אם זאת בדרישה מהאוצר, כפי שאמר יושב ראש הועדה. בכל דבר שרק ניתן, אני מגייסת את עצמי. רונן, בוז'י ודוד מה שצריך, אני כאן כדי לסייע. לגבי נוף הגליל. ראש העיר, תמיד אני טוענת באופן כללי שעיר היא כמו מפעל. אם העיר מצליחה או נכשלת, כמו בכל דבר אחר זה עניין של ניהול וניהול וניהול. אתה הוכחת. אנחנו נפגשים פעם שנייה בניהול. את אירוע השריפה ניהלת מצוין והיום אנחנו מדברים על קליטת עלייה שאתה עושה בצורה יוצאת דופן. תחשוב על אקזיט, סטרטאפ, איך מנהלים נכון עיר עולים בצורה מיטבית שמגיעה להישגים. אם צריך ללמוד מזה, תעשה תו"ל - תורת לחימה - ותיישם את השיטה הזאת. תו"ק תורת קליטה. כן. תהפוך את זה לתורת קליטה ותלמד את האחרים איך עושים את זה בצורה הכי טובה כך שגם העיר מרוויחה וגם העולים מרוויחים ואין ספק שבסוף אתה יכול לייצר מזה מנוע צמיחה אמיתי לכל המדינה, אם רק מנהלים את זה נכון. כל הכבוד. אנחנו כאן בשביל לסייע בכל דבר. יכול להיות שנצרף אתכם למלחמה. יכול להיות שנצטרך ללחוץ בוועדת כספים. קדימה. יש לנו כאן חברי ועדת כספים וגם אנחנו נבוא ונעכב כל מיני דברים עד שייתנו לו מה שאנחנו חושבים שצריך לתת. אלה לא רק דיבורים כאן. הדיבורים כאן. המעשים בוועדת הכספים.

שם נצטרך ללחוץ.

יש כל מיני ועדות שאפשר ללחוץ. אתה רק צריך להגיד לנו איך לעשות ומה לעשות. אני אשתמש בכם. חבר הכנסת סובה הוא גם יושב ראש עמית של השדולה לעם היהודי. תודה אדוני היושב ראש. אני שמח לראות כאן את חברי יצחק הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית, גם את רונן פלוט ראש העיר וגם את אלכס.

מברך אותך על כך שאתה מתכוון לקיים דיון סביב התחקיר שהיה ואני אתאפק ולא אתייחס לכך עכשיו. אני רוצה להגיד שזה נכון שזה יום חג.

חשוב כל פעם להזכיר, למרות שמדינת ישראל כבר קיימת 72 שנים אבל בשלוש השנים האחרונות התחילו את היום הזה. אני חושב שהעלייה היא מאבני היסוד של המדינה ואלה לא מלים גבוהות אבל לצערי ואני אומר את זה גם לחברי יצחק הרצוג יושב ראש הסוכנת היהודית מדינת ישראל היא פחות אטרקטיבית בעולם. לצערי אנחנו מדברים על גלי עלייה רק כשקורה משהו בעולם, אם זה פיגוע בצרפת, אם אלה גילויי אנטישמיות בארצות הברית, כי לסוכנות היום קשה להתחרות במדינות אחרות שמציעות אפילו הרבה יותר מאשר מציעה מדינת ישראל. היום יש כבר פייסבוק, יש אינטרנט ואפשר גם להגיע לישראל לפני העלייה, והעולם הוא גלובלי. יש מידע הרבה לפני העלייה, ולא כפי שהיה לפני 20,

40 ו-50 שנים. לכן בעניין הזה אני מוריד את הכובע בפני כל מי שעושה את המלאכה ובאמת מגייס את טובי בנינו כדי להביא ולהגדיל את העלייה. אני רוצה לומר דבר אחד. הבעיות מתחילות כאן, כולל הבית הזה. בחודשים האחרונים אנחנו שומעים ניסיונות, ואני גם אומר את השמות אם צריך, לעשות דה-לגיטימציה לא רק לעולים שיבואו אלא לעולים שבאו.

כל הנושא של שינוי חוק השבות, בטענה שאנשים שמנצלים את חוק השבות לא מצביעים למפלגות הנכונות או עושים דברים בניגוד לחוק, שזה דבר שגובל בהסתה. לא גובל אלא הסתה מוחלטת. זה ניסיון ליצור כאן כמו אמר חברי אלכס קושניר - דמוניזציה לעולים החדשים ואני חשוב שראש הממשלה, שהוא כל הזמן מדבר על הצורך בעלייה, צריך להפסיק את זה.

הניסיונות של סמוטריץ'. אסור לגעת בחוק השבות. ברגע שניגע בו, יבוא בג"ץ עם הנושא הזה של כבוד האדם וחירותו ויהיו בעיות.

מכיוון שזה חוק ישן, הנושא הזה של כבוד האדם וחירותו לא חל על החוק הזה ולכן אסור לגעת בשום תיקון בעניין הזה. אני מאוד שמח על האמירה החד משמעית שלך. אני גם הייתי שמח אם ההצעה הזאת הייתה נופלת עת עלתה בכנסת לפני חודש וחצי. לצערי יש איזשהו סיכום שלא ברור לי שכנראה גם הנושא הזה יעלה ואני מאוד מקווה שהקואליציה תפיל את ההצעה הזאת משום שחוק השבות נכתב בדם של אבותינו, סבינו וסבותינו והדבר הזה הוא חשוב. זה שחוק השבות מאפשר לבני משפחה לעלות לישראל,

אתה רוצה שאנשים יתגרשו? אם מישהו התחתן עם מי שהוא לא יהודי לפי ההלכה, אתה מצפה לפני העלייה שהוא יתגרש?

אני מצפה שבן אדם שקשר את גורלו לעם היהודי יחיה כאן במדינה, ישתקע במדינה ויתרום למדינה כמו כל האזרחים וכל מי שנולד כאן, כולל שירות בצבא, כולל תשלומי מסים וכל הדברים הנלווים. בעניין הזה אני בהחלט חושב שכל הניסיונות האלה ליצור כאן איזשהו מצג שווא, זה פשוט לא לעניין. אני אומר עוד מילה אחת. אנחנו דיברנו בעבר על כך שיש לנו כמעט שישה מיליון יהודים בעולם, ותקנו אותי אם אני טועה. זה הפוטנציאל לעלייה. הם רואים מה קורה במדינת ישראל, הם רואים את הוויכוחים שלנו סביב הגיור, סביב הכותל, סביב חינוך דתי. חבר הכנסת טייב דיבר כאן על הנציגים מצרפת. למה אנחנו לא ראינו כאן 50,000 עולים מצרפת? בגלל שיש להם בעיה בנושא החינוך, בגלל שרוב האנשים רוצים לשמור על החינוך הדתי והם לא מוצאים את עצמם במסגרות הדתיות של החינוך במדינת ישראל וזאת בעיה שקיימת. לכן הבעיות מתחילות כאן במדינת ישראל, בבית הזה בכנסת. אני חושב שאם אנחנו נוציא כל פעם אמירות חד משמעיות כמו שאתה עכשיו אמרת אדוני היושב ראש, נוכל גם לפתור את הבעיות וגם עולי העולם, יהודי העולם וכמובן בני המשפחות שלהם, יראו שאנחנו באמת רוצים לראות את העולים כאן ולא בשביל לבוא ולציין את יום העלייה ולשכוח ואחר כך לתת לכל מיני הצעות מטורפות להתקדם בבית הזה. אני שוב מברך. אני מברך את כל מי שעוסק בזה ואני אמנם לא חבר ועדה אבל אשמח לתרום את חלקי בכל מה שקשור לעלייה ובטח כפי שאמרת, אנחנו בשדולה נמשיך ונעשה את הדברים.

יום עלייה שמח. אני שמח להיות כאן. תודה לכל מי שנמצא כאן, כל המכובדים. אני חושב שביום הזה אני צריך להודות באופן אישי לאבא ואימא שלי שחסכו ממני להיות עולה חדש. הם לקחו את זה על עצמם.

הם לקחו את זה על עצמם ואני לא מקנא, ואני באמת מעריך כל אחד ואחד, ולא משנה מאיזו סיעה ומאיזה מקום. בכלל, כשאני רואה אזרחים שעשו את המעשה הכי ציוני שיכול להיות, שבו לארץ ישראל, למדינת ישראל עם כל קשיי הקליטה, עם כל הקשיים של השפה והתרבות, וזה דבר שמעורר אצלי התפעלות. אני שמח שממני לפחות טבילת האש הזאת נחסכה. זו באמת הציונות בהתגלמותה. אני רוצה לברך את ראש העיר נוף הגליל. אני חושב שזה סמל לשילוב של ציונות ומקצוענות. ראיתי אותו בפעולה גם בנושאים האלה של קליטת העלייה בפריפריה ובציונות וכמובן בדרך שזה נעשה. זה הפרויקט הגדול של מדינת ישראל, פרויקט קיבוץ הגלויות הוא הפרויקט שלנו ואנחנו חייבים להירתם כולנו לכל דבר שאפשר לסייע בו. מי שמכיר אותי יודע שאני דווקא לא מהחסידים הגדולים של התערבות המדינה בכל תחום ותחום בחיים, אבל בתחום הזה כן. בתחום הזה, כמה שצריך כי אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסייעים לפרויקט הציוני הגדול. זה החלום הציוני הגדול של העם היהודי. החלום שלי והשאיפה שלי שאנשים ירצו לעלות לישראל, לא רק מתוך מצוקה כלכלית, לא רק מתוך מצוקה

ואפילו לא רק מתוך ציונות ואידיאלים שזה כמובן הדבר הכי טוב אבל גם לא רק מתוך זה אלא פשוט מתוך זה שנצליח להפוך אנחנו את מדינת ישראל לאטרקטיבית יותר. אלה דברים שאני פועל בהם בתחומי הכלכלה כדי שתהיה כאן צמיחה גדולה, הפחתת רגולציה, הפחתת בירוקרטיה וכדי שנהפוך את ישראל למקום אטרקטיבי שאנשים פשוט ירצו לבוא לכאן.

לפחות אני באופן אישי רתום לגמרי גם כחבר ועדה וגם בכלל.

מה שאתה צריך, תפעיל אותי. אני רוצה לברך גם את יושב ראש הסוכנות היהודית על כל העשייה הברוכה ויום חג עלייה שמח לכולם. אל תטעו, נוף הגליל, לא נצרת עילית. כל פעם שאני טועה, הוא מוריד לי 20 קולות בפריימריס. יום עלייה שמח לכולם. כדי לקצר, אני לא אציין את כל המכובדים שנמצאים כאן אתנו. אני חושב שכל מי שנמצא סביב השולחן הזה, משתתף בהליך הזה, בקליטת העלייה ועידוד העלייה.

מעל שבע שנים בכנסת הייתי גם יושב ראש הוועדה הזאת בכנסת ה-19 - ופעם ראשונה אני נמצא במקום הזה מאחר שיש כאן כל כך הרבה אנשים שבאו לציין את החג הזה.

אני חושב שזה מראה עד כמה היום הזה חשוב. אני חושב שגם החקיקה וגם הציון של היום הזה, זה מאוד חשוב לנו אבל בעיקר לילדינו. אנחנו רואים מה קורה אצלנו בחברה,

וזה שבאים אלי הביתה ואומרים אתה רוסי, אתה אתיופי וכולי, חשוב שאנחנו באים ועושים את ההסברה הזאת גם כאן בכנסת וגם במערכת החינוך. חשוב שידעו שאנחנו מדינת עלייה. אנחנו יודעים זאת כי אנחנו עוסקים זה יום יום אבל חשוב שהדורות הבאים ידעו ויספרו את סיפור העלייה וכמה העלייה תרמה. אנחנו גם רואים את זה היום במלחמה בקורונה, כמה העלייה תורמת אם בבתי החולים, במערכת בריאות, ואם זה בפיתוח החיסון. לא צריך לספר מה עשתה העלייה למדינת ישראל ואני מתייחס לכל העליות. אנחנו מדינת עלייה ואנחנו כאן בוועדה מבינים זאת היטב. מבינים זאת כל מי שיושב סביב השולחן, היושב ראש שמאוד מאוד פעיל בקדנציה הזאת ואנחנו כן מצליחים להזיז לא מעט דברים. שוב, אני מברך את כולם. חג שמח וחשוב שמהוועדה הזאת תצא אמירה חדה לפיה אנחנו מעודדים את העלייה, אנחנו רוצים בה,

ונעשה הכול כדי להיטיב עם העולים.

אחרי דברי סגן השר אני נאלץ לצאת לדיון אחר. שי נשאר כאן והוא יגיב. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, ראש העיר רונן פלוט, יושב ראש הסוכנות היהודית ידידי מר יצחק הרצוג, לפני שאכנס לדבריי אני רוצה לשבח את הסוכנות על

מופתית באתיופיה, על מה שאתם עושים. אני יודע שכבר שלחתם נציגות. נכון. כל הצוות שלכם מאוד מגויס וכל הכבוד. תודה רבה לך. אני תמיד אומר שיום העלייה הוא היום הכי חשוב בחיי. יום העלייה שלי לא משתווה לשום הישג אישי שאני אשיג או השגתי ואני זוכר את יום העלייה שלי כאילו זה קרה אתמול. אני עליתי ב-25 במאי 1991, יום שישי, שעה 9:28 בערב. זה היום מרגש בחיי. מבחינתי שם שנעצרה גלות של 2,700 שנים ומבחינתי משם כל החלום האישי נגמר, החלום האישי הלאומי בארץ ישראל.

אין משהו מדהים מלראות אחרי 72 שנים שיש לנו מדינה ריבונית, עם יהודי עצמאי ואנחנו מנהלים בפרלמנט הישראלי ועדה שקשורה לעלייה ולקליטה תראו את כל הנוכחים כאן, שהם נותנים ביטוי הולם, ציוני אמיתי של כל חברי הוועדה הזאת. כל מי שמשתתף כאן, או שהוא עולה או שהוא בן לעולים ואנחנו רואים שיש נציגות כמעט מכל מדינה. מה שמדהים בסיפור הזה זה שיש כאן ראש עיר שהוא עולה חדש בעצמו והוא יותר מכל אחד מבין מהי חשיבותה של קליטת העלייה. אני רוצה לשבח אותך. מבחינתי אני נותן לך חמישה כוכבים על ההתנהלות, על החשיבה, על הרצון שלך וכך צריך להיות ראש עיר במדינת היהודים. לצערי הרב יש כאן ראשי ערים שהקשר בינם לבין ציונות מקרי לחלוטין וכל מה שהם רואים זה רק את החור של הלירה ורק זה מה שמעניין אותם. כרגע אין שום הבדל בין ראש עיריית תל אביב לראש עיריית לונדון. מבחינתו אלה שתי ערים שמתקדמות וכל מה שחשוב לו זה שהאזרח יכניס.

למה עכשיו צריך לתת תמריץ לראש עיר לקלוט יהודים? מה זאת הבדיחה העצובה הזאת של המדינה הזאת? לפני 72 שנים הכחידו את העם היהודי בגרמניה, אנשים חיפשו מקלט להיות בו והיום מדינת ישראל מבקשת ומתחננת שיעלו הרבה מדינות בעולם לארץ ישראל ואנחנו רואים עלות מול תועלת. מדינת ישראל לא פחות מפותחת אבל יש הרבה אנשים שייסעו לאירופה. מנגד עומדים יהודים באתיופיה רק כדי שיעלו והמדינה הזאת עושה סלקציה ואתה עולה עכשיו, הבן שלך עולה, סבא שלך מחר.

איבוד עשתונות של הציונות ולדעתי אנחנו צריכים לעצור לרגע ולחשוב מה המטרה העליונה של הקמתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה כדי להיות בית לאומי לעם היהודי בכל נקודה שהוא נמצא בה. לא יכול להיות שמדינת היהודים תחשוב בצורה גלותית, בצורה כלכלית. מעולם ערכו של יהודי לא היה שווה כסף אלא היה שווה ציונות,

הסבים שלי לא ידעו שיש יהודים ברוסיה, היהודים ברוסיה אולי לא ידעו שיש יהודים בקוצ'ין, אבל כולם התפללו לכיוון אחד, כולם חלמו על אותה מדינה, כולם חלמו על שיבת ציון. מה שקורה עכשיו לצערי הרב זה משהו קודר שלהתנהלות של ממשלת ישראל והרשויות המקומיות. אני חושב שלשלוח את היהודים שעולים לפריפריה, ולא משנה מאיזו נקודה, שאולי נשלם עליה בעתיד אלא אם כן המדינה מתמרצת אותם בעבודה ובאיכות חיים טובה בה הם יגורו. לא לשלוח אותם עכשיו לשכונות הוותיקות בכל הערים האלה. אני חושב שצריך לעשות פיזור. לשלוח את העולים מאתיופיה לערד או לכל המקומות האלה, זה לחזור על אותה טעות ולעשות טעויות הרבה יותר קשות וגדולות. לכן אדוני ראש העיר, אתה דוגמה ומופת למה שאתה עושה אבל הממשלה צריכה לחשוב על 10 שנים קדימה, על בני העולים שעולים.

כמה מלים על בני מנשה. תודה אדוני היושב ראש ותודה לכל המשתתפים. כמי שעלה ארצה מארצות הברית לפני 25 שנים, אני מתרגש להיות כאן בציון יום העלייה. אני מודה לכם. אני מתרגש עוד יותר אחרי שהתקבלה אתמול ההחלטה על ידי ממשלת ישראל להעלות ארצה עוד 250 מאחינו בני מנשה,

כמה יש שם?

יש שם עוד 6,000 שנושאים את עיניהם לציון. זאת רשימה סגורה? כבר יודעים מי מגיע?

הם פשוט מחכים ליום שבו יתאפשר להם להגיע לכאן. זכינו במשך השנים להביא ארצה כ-4,000 בני מנשה. גם זה לפי חוק הכניסה לישראל?

הכול מתואם עם ממשלת ישראל והרבנות הראשית. גם הם עוברים כמו האתיופים גיור מהיר?

דבר כזה גיור מהיר. הם עוברים גיור. יחסית לאחרים זה גיור מהיר. זה מתחיל להזכיר את התחקיר של אתמול. על התחקיר אנחנו נדבר. אתה חייב לראות אותו. אתה מככב שם. גם נגדי עשו תחקיר ב"מקור", כך שאני יודע שלא כל התחקירים טובים. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש הזכירה קודם את פרשת לך לך. אני מבקש, נמצאים כאן חברי כנסת מהליכוד, לא להזכיר את ה-לך לך. משתמשים בזה בהפגנות נגד נתניהו. עכשיו נתת כאן רעיון, חבל על הזמן. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לעלות ארצה אבל שוכחים שכבר בפסוק י', תוך תשעה פסוקים, כתוב "ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה". כמובן שאז לא הייתה סוכנות יהודית, לא היה משרד הקליטה, לא הייתה ועדת העלייה והקליטה של הכנסת אבל עובדה שאם אין אמצעים, אם אין כלים לחיות, יש סיכון שאותם עולים חלילה חזרו למקום ממנו באו. אני מודה לרונן פלוט על כל מה שהוא עושה

ולא רק כדי לקבל לעירו את בני מנשה אלא ממש לקלוט אותם עם מעטפת של חום ואהבה. צריך אמצעים. צריך לתת לנוף הגליל אמצעים. בני מנשה מקבלים אולפן עברית במשך חמישה חודשים אחרי הגעתם ארצה. יוצאי אתיופיה, אם אני לא טועה, מקבלים 10 חודשים. אני מציע לשקול לתת גם לבני מנשה עשרה חודשים של אולפן עברית אחרי שהם מגיעים. צריך להשקיע בהכשרה מקצועית, בהקלות בבחינות הבגרות, יותר שעות לימוד לתלמידים עולים. יש מה לעשות, יש הרבה מה להשקיע בבני מנשה כדי שהם יצליחו כי ההצלחה שלהם היא ההצלחה של כולנו. אני אומר בקצרה מאוד. אנחנו מאוד מברכים את נוף הגליל על ההירתמות ועל היוזמה. כשיש רשות שרוצה, הקליטה מצליחה.

נפגשנו עם ראש העיר, עם סגנו ועם מוטי לפני כשבועיים. אני רוצה לומר שבמשאבינו המוגבלים אנחנו מיקדנו את העלייה בשתי קהילות, בקהילות יוצאי צרפת ספציפית וגם בקהילה בארגנטינה. אנחנו עושים מאמצים שיווקיים ואנחנו מקווים שבקרוב נוכל לשלוח מישהו לארגנטינה. אני רוצה להבין דבר אחד. אם עכשיו מגיע מישהו מבני מנשה והוא לא רוצה להגיע לנוף הגליל, מה קורה אתו?

הוא חייב להגיע בצורה מרוכזת. העולים האחרים יכולים להגיע בצורה אחרת. אנחנו כרגע ממקדים מאמצים לנוף הגליל יחד עם אופק ישראלי, עם משרד העלייה והקליטה, ואנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא עולים בצורה מאורגנת לעיר.

אני חושב שאין מנוס מלבנות תוכנית כפי שהצגנו לאוצר, תוכנית רחבה, מקיפה, שיש בה ארבעה מרכיבים עיקריים שאנחנו שמנו בה. מרכיב אחד הוא נושא שכר הדירה, סיוע ותמריץ לעולים שמגיעים לנוף הגליל. הדבר השני הוא לתמרץ את העולים בהטבות עירוניות, הנחות כאלה ואחרות. הדבר השלישי הוא השמה תעסוקתית, קורסים מקצועיים וכמו שאמר ראש העיר אפס אחוזי אבטלה ועולים שמגיעים היום רוצים לעבוד ויכולים. הדבר הרביעי הוא השיווק. אני מאמין שבתוכנית כזאת ניתן להביא לנוף הגליל ובהמשך גם לערים אחרות. צריך כאן הירתמות רחבה יותר להקשר הזה.

ג'וש, אתה רוצה להגיד משהו? רק לברך. אני הייתי כאן לפני כמה שנים עת חוקקו את חוק יום העלייה. היום זה נראה דבר מובן מאליו שאנחנו מתכנסים כאן לחגוג את יום העלייה אבל אז זה היה נראה

ישבו כאן כל יוזמי החוק שכבר לא אתנו בכנסת. לדעתי יוזם החוק היה דוקטור אברהם נגוסה.

גם מיקי זוהר. רוברט אילטוב, חיליק בר וסופה לנדבר. לצערי כל חברי הכנסת שיזמו את החוק כבר לא כאן. אני רוצה לברך את ראשי השדולה של העם היהודי, חבר הכנסת דוד ביטן וחבר הכנסת יבגני סובה, שיחד עם מאיר כהן מובלים את השדולה הזאת בכנסת, שדולה שהיא כל כך חשובה והרבה

אני לא זוכר את הוועדה הזאת כל כך אקטיבית ובהשתתפות כל כך הרבה חברי כנסת. היום זה בגלל רונן. אני רוצה לסיים את דבריי במילה טובה לרונן. אנחנו מכירים מאז עבדנו ביחד כשהוא היה מנכ"ל משרד התפוצות. הזכרתם אותו כמנכ"ל הכנסת אבל הוא היה גם מנכ"ל משרד התפוצות ועשינו עבודה נהדרת. גם מנכ"ל משרד הקליטה.

הלוואי שיהיו הרבה ראשי ערים כמו רונן פלוט בנוף הגליל. נעלה שניים-שלושה

משרד ראש הממשלה, ליאור פרבר. בוקר טוב לכולם. ברשותכם, אני רוצה לומר בקצרה משפט כללי על תחום העלייה ואחר כך לדבר ספציפית על נוף הגליל. הממשלה רואה חשיבות רבה בכל הנושא של עלייה וקליטה וזה הומחש בחודשיים האחרונים כאשר הממשלה אישרה החלטה על הבאתם של 2,000 יוצאי אתיופיה ועוד כ-250 מבני המנשה שהממשלה אישרה אתמול. זה מתחבר להחלטות נוספות שהתקבלו בשנים האחרונות וכל זה בשנה שבה אין תקציב וזה רק ממחיש את החשיבות הרבה שהממשלה רואה בנושא העלייה והקליטה. אני יכול לומר לכם שעל הפרק בשיתוף פעולה שלנו עם משרד העלייה והקליטה ובהנחיה של ראש הממשלה ושרת העלייה והקליטה,

בימים אלו עלייה של קהילות מצרפת, גם בסיוע של חבר הכנסת עמית הלוי שמעורב בזה, והתחלנו תהליך של בחינת תעסוקת עולים, לראות איך אפשר לשחרר רגולציות בכל התחום הזה וכך לאפשר לבן אדם שרכש מקצוע במדינת המקור, שיעלה לארץ ויהיה לו הרבה יותר קל להשתלב. זה חלק מהנושאים שעלו כאן והחשיבות היא לא רק בתחום העלייה אלא גם אחר כך קליטה ובהשתלבות שלהם בחיי היום יום. בנוגע לנוף הגליל ספציפית, אנחנו כמובן שמחנו לתמוך ועשינו את כל ביכולתנו כדי לאשר את ההחלטה אתמול בלוחות זמנים מאוד מאוד קצרים כדי להוציא את זה לפועל. אנחנו נכונים להמשיך ולסייע בנושא הזה של החיבור בין הרשויות המקומיות לבין התחום של העלייה והקליטה, שזה נושא שהוא סופר חשוב. אנחנו נשמח גם להמשיך ולבחון את הדברים שאנחנו כממשלה חייבים לסייע לרשויות המקומיות.

רק דיבורים. אנחנו צריכים כאן עלויות תקציביות ושראש הממשלה יכנס לעניין במסגרת החלטות ממשלה. היכן שיש ערים מעורבות, מה גם שיש את הפרויקט של ייהוד הגליל, אנחנו צריכים לסייע לנוף הגליל לעשות את העבודה. ראש הממשלה הטיל את כובד משקלו גם על ההחלטה של הגעת 2,000 יוצאי אתיופיה לפני חודש ועכשיו לגבי 250 בני המנשה. זה היה בגלל שראש הממשלה היה מעורב בזה ישירות. אני יודע. לא מספיק רק להעלות אותם אלא גם לקלוט אותם. אנחנו נהיה בקשר. אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר משפט בקשר לליאור. אני הייתי פקיד בהרבה משרדי ממשלה, פקיד גבוה, מנכ"ל. אני לא ראיתי מסירות ועבודה כמו של הבחור הזה. שעות הן לא שעות, 2:00 בלילה, 3:00 בלילה, דבר כזה אני לא פגשתי, גם לא בכנסת וגם לא במשרדי הממשלה. אני רוצה להודות לו על כל מה שהוא עשה ועושה ולברך אותו ולומר לו שתמשיך כך, אתה עושה עבודת קודש.

אני רוצה להעלות את משרד הקליטה. הייתה דגנית אבל

תעלי את משרד השיכון. יש הרבה נציגים. ירדו. איך זה שהם ירדו? הם חייבים להיות כאן. ירדו. לא משנה. אנחנו בכל מקרה נקיים ישיבת מעקב. בקצרה. אני אשתמש עדיין בשם של נצרת עילית כי זאת הייתה העיר הראשונה אליה הגעתי. אני הגעתי לנצרת עילית בשנת 1997. נצרת עילית שינתה את השם שלה לנוף הגליל וזה קרה קצת יותר מאוחר.

ברכות. יש לי הרבה זיכרונות טובים מהעיר שמן הסתם התקדמה מאז בהרבה מאוד בחינות. עדיין יש לי משפחה בעיר. ברכות לך

אני מקווה שזה ימשיך ויגדל כמה שיותר. בלי קשר למרכז או פריפריה, קליטת העולים זו העדיפות ולכן צריך להתמקד בה בכל הרמות כפי שזה כבר נאמר. שוב, ברכות. אני רוצה לסכם את הישיבה. קודם כל, בעוד שלושה שבועות אנחנו נקיים ישיבת מעקב כדי לראות שהדברים מקדמים כמו שאנחנו רוצים. אנחנו מקבלים החלטה שאנחנו מבקשים מהממשלה לתעדף את נוף הגליל בכל מה שקשור לקליטת העלייה, מכיוון שזאת עיר מעורבת ואנחנו צריכים לתת את כל הסיוע שאנחנו יכולים. זה חלק מהציונות, חלק מייהוד הגליל ואנחנו מבקשים שכולם ייתנו כתף בעניין הזה. אנחנו מבקשים לקדם את הנושאים שכבר דנו בהם, הנושא של קליטה ישירה וכל הפרמטרים שציינו. משרד השיכון והסוכנות היהודית, כנסו לעניין של מקבצי דיור. אין צורך שכל מקבצי הדיור יהיו רק לחבר העמים. צריך מקבצי דיור שקולטים יהודים מאתיופיה, קולטים בני מנשה, קולטים עולים מצרפת ומכל מיני מקומות אחרים. במטרות לא כתוב ברית המועצות. כתוב עולים חדשים. כן, אבל כמעט כולם - 27 מקבצי דיור - ליוצאי חבר העמים. לא אמרתי ברית המועצות שכבר לא קיימת. אמרתי חבר העמים. דבר נוסף זה לבדוק בנושא של בני מנשה את

אני רוצה לומר שכבר השבוע אני מקווה תתקיים פגישה של שר האוצר וראש העיר על מנת לקדם את הנושאים האלה. בנוסף לכך אני בעצמי קבעתי פגישה עם שר האוצר שתתקיים היום כדי לקדם את הנושאים. צריך לשקול את כל הנושא של מיסוי, שהרבה ערים מקבלות ומשום מה נוף הגליל לא מקבלת ואני לא מבין למה. בעניין הזה אין שום הבדל בין נוף הגליל לעכו. בשבוע שעבר העברנו בקריאה ראשונה.

יש לזה עלויות תקציביות אבל הגיע הזמן שגם נוף הגליל תהיה חלק מהעניין. זה מאוד יעזור להם לשנות את המשוואה בנוף הגליל. ראש העיר, אתה רוצה לומר משהו לפני שאני נועל את הישיבה? תודה רבה.

היה נחמד מאוד שקיימנו את הדיון על העיר שלך כי כך התחלנו את יום העלייה עם 20 חברי כנסת. הישיבה ננעלה בשעה 10:33.